בוקר טוב. קשה מאוד להתחיל את הדיונים היום כסדרם, ולכן גם לא נעשה את זה. היום ז' בשבט, נושא הישיבה הוא, ציון במשפט תיפדה, מחזירים את הצדק למערכת המשפט. הצעת חוק מטעם הוועדה, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (חיזוק הפרדת הרשויות). התעוררנו במוצאי שבת לתזכורת מאוד קשה למה שקורה, בעיתוי שמלבד העובדה שהיה מדובר ביום שבת, היה מדובר גם ביום השואה הבין-לאומי. קיבלנו תזכורת עגומה מאוד לכך שעבור הרבה מאוד אנשים שנמצאים בסביבתנו הקרובה, הרחוקה, המידית, מעבר לקו הירוק, בתוך הקו הירוק, השמדת העם היהודי היא עדיין תוכנית אופרטיבית, ומלחמה בדבר הזה צריכה להיות משותפת לכולנו. אני רוצה לפתוח את הישיבה בפרק תהילים לעילוי נשמת הנרצחים: "שיר מזמור לאסף. אלוהים אל-דומי-לך, אל-תחרש ואל-תשקוט אל. כי-הנה אויביך, יהמיון, ומשנאיך, נשאו ראש. על-עמך, יערימו סוד, ויתייעצו, על-צפוניך. אמרו--לכו, ונכחידם מגוי, ולא-ייזכר שם-ישראל עוד. כי נועצו לב יחדיו, עליך, ברית יכרותו. אוהלי אדום, וישמעאלים, מואב והגרים. גבל ועמון, ועמלק, פלשת, עם-יושבי צור. גם-אשור, נלווה עימם, היו זרוע לבני-לוט סלה. עשה-להם כמדיין, כסיסרא כיבין, בנחל קישון. נשמדו בעין-דור, היו דומן, לאדמה. שיתמו נדיבימו, כעורב וכזאב, וכזבח וכצלמונע, כל-נסיכימו. אשר אמרו, נירשה לנו-- את, נאות אלוהים. אלוהיי, שיתמו כגלגל, כקש, לפני-רוח. כאש תבער-יער, וכלהבה, תלהט הרים. כן, תרדפם בסערך, ובסופתך תבהלם. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך ה'. יבושו וייבהלו עדי-עד, ויחפרו ויאבדו. ויידעו-- כי-אתה שמך ה' לבדך: עליון, על-כל-הארץ." זה יהיה מזמור תהילים לעילוי נשמת הנרצחים ולרפואת הפצועים. במעבר מאוד חד, אנחנו נעבור לסדר-היום. הנושא, כמו שאמרנו, הוא הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון חיזוק הפרדת הרשויות). יש לי הצהרת פתיחה כללית. השאלה אם רוצים גם חברי כנסת להגיד, אבל באמת בדקה בתחילת הדיונים.

חברי כנסת שנרשמו, שרוצים לדבר, דקה לפתיחת היום, נעבור להצהרת הפתיחה שלי, ואז ליועץ המשפטי שיציג את חוות-דעתו. סדר-היום נשאר כמתוכנן?

ככל שנדע על מועדי לוויות. בשעה 12:00 מתחילות לוויות. אם בשעה 12:00 מתחילות לוויות, נעשה הפסקה ונאפשר לאנשים לצאת ללוויות. אדוני, בוקר טוב, כמובן גם אני, ואני בטוח שכולם משתתפים בצער משפחות הנרצחים, שולחים איחולי החלמה לפצועים בשני הפיגועים, ומחזקים את ידי צה"ל ומשטרת ישראל. זה דיון ראשון בהשתתפות חברי וחברות האופוזיציה בוועדה בהצעת חוק-יסוד: השפיטה. החרמת הדיונים שהתקיימו בשבוע שעבר הוצגה על ידינו גם בתקשורת, גם נאמרה כאן שבוע לפני כן. הדבר נעשה במחאה על התחלת הדיונים ללא חוות-הדעת של הייעוץ המשפטי, שהגיעה לידינו אתמול. בשבוע שעבר ניתנו שתי חוות-דעת על ידי הייעוץ המשפטי של הכנסת. האחת בלמה, אני מקווה, את הדיון בהצעת חוק היועמ"שים כהצעת חוק של הוועדה. חוות-הדעת הזאת גם אפשרה את המשך הדיון שאנחנו מקיימים היום. חשוב לומר שהאור הירוק שניתן על ידי הייעוץ המשפטי לא מרפא לשיטתנו את הכשל המהותי בעצם הדיון כאן. לאחר ששר המשפטים הציג את מהלך החקיקה שלו, כאשר ברור מדבריך,

שהסיבה היחידה לקיום התהליכים במקביל הוא הרצון שלך לזרז תהליכים ולהימנע ממהלך תקין של חקיקה ממשלתית, שבו נשמעת חוות-דעת - - אולי ברור, אבל לא מדבריי שלי. בהחלט מדבריך. - - של הייעוץ המשפטי לממשלה והתהליך של הערות הציבור על חוות-הדעת שהוגשה על ידי הייעוץ המשפטי של הוועדה, שנשמע עוד מעט, אבל דומני שהשורה התחתונה ברורה לגבי ההשלכות החמורות מאוד וההרסניות של החקיקה. שני משפטים אחרונים. המתקפה של השר לביטחון לאומי על היועצת המשפטית לממשלה אתמול בערב ראוי לכל גינוי. מדובר בהתחמקות מאחריות ובמסע הסתה. כך גם ראוי לגנות את המתקפה על צוותי ערוץ 13, שביקשו אתמול לשדר מזירת הפיגוע. המתקפה הזאת היא לא מקרית. האלימות הזאת היא לא מקרית. היא המשך גל שלצערי ראשיתו בבית הזה, ובשולחן הממשלה הנוכחית. ולבסוף אומר,

בכל פעם כשאתה תפתח ישיבה בציטוט מתוך נבואת ישעיהו, "ציון במשפט תפדה", כדי לתאר את המהלך ההרסני שאתה מוביל, אנחנו נבוא ונאמר שהפסוק היחיד הראוי מאותה נבואה למה שקורה כאן הוא, "כסדם היינו, לעמרה דמינו". זה מהות התהליך שאתה מוביל ביחד עם השר - - - לפחות ביום כזה תוריד - - - אדוני, אתה לא תעיר לי בהערה לסדר. אני אגיד לך לפחות - - - אתה לא תעיר לי.

אתה האחרון שתטיף מוסר.

האחרון שיטיף מוסר זה אתה. הוא יאיר לך כמה שהוא רוצה. אתה וחבריך. "כסדם היינו, לעמרה דמינו". אם היום הזה היה באמת מקודש בעיניכם, לא היינו מתכנסים לישיבה - - הוא יעיר לך כמה שהוא רוצה. - - והיושב-ראש היה מבטל את הישיבה, כפי שהצעתי לו אתמול. גלעד, תודה רבה. העיקר שההפגנה עם דגלי אש"ף אתמול זה בסדר. לא שמעתי אותך קורא לבטל את ההפגנה. עם דגלי ישראל. - - - מיומך הראשון בכנסת היית מסיתה, ואת ממשיכה. דגלי אש"ף. דגלי ישראל. מסע ההסתה שלכם לא נפסק לרגע. זה מהנאום הראשון שלך. תודה רבה. רוקדים על הדם. מאחר שאמרת את זה, לפני שאורית תדבר, אני רק אגיד בצורה מאוד פשוטה, כדי אולי גם לחסוך לחלק מחבריך: יהיה יום קר מאוד בגיהינום, יום קר מאוד בגיהינום לפני שאני אקבל מכם הטפות מוסר על מה שעושים ביום הזה. מי שהפגין אתמול עם דגלי הרוצחים בזמן לוויות - - - אף אחד לא הפגין אתמול עם דגלי הרוצחים. על מה את מדבר? - - - - - - הצעתי לך לבטל את הישיבה הזאת.

הצעתי לך לבטל את הישיבה, לא לקיים את הדיון וההנמקות. גם אנחנו לא נקבל מכם מוסר.

דגלי אש"ף. התעקשת עם הריצה המטורפת שלכם לקיים הבוקר את הדיון. אתם האחרונים שתטיפו לנו מוסר. כמה נמוך אתם יכולים לרדת? עשרות אלפי דגלי ישראל - - - - - - תכבדו את היום הזה. תכבדו את היום הזה. אתם האחרונים שתלמדו אותנו פטריוטיות וציונות. אנשים שהלכו לצבא, שירתו בצבא, קציני צה"ל,

כשאנחנו הצבענו - - שמענו. - - על שלילת זכויות של מחבלים. יצאת מהמליאה ולא הצבעת. תתבייש לך. גברתי, את האחרונה - - - ההיסטוריה תראה. את האחרונה שתדברי איתי על פטריוטיות ועל ציוניות. קריב יצא מהמליאה כשהצבענו על שלילת זכויות למחבלים. תתבייש לך. הצעקות שלך, אין בהן גרם של ציונות. כשזה בא לחקיקה, אתה וחבריך יצאתם. יצאת כדי להביע הזדהות עם חברי הכנסת הערבים. שני קשקשנים ומדיחים ומשקרים לציבור. אתם יודעים מדוע.

יצאת להחניף לחברי הכנסת הערבים.

גם בעניין הזה לא טרחתם לחכות לחוות-דעת של השב"כ. גלעד, אתה בקריאה לסדר ראשונה. הזדהית עם מחבלים, ברחת מהמליאה. טלי, את בקריאה לסדר ראשונה. קשקשנית. לא שמעת מה שאמרנו. גלעד, אתה בקריאה לסדר. לא הצבעת.

תוקפים חבר כנסת.

אני דיברתי במסגרת ההערה שלי לסדר, זה שאתה לא משתלט על החברים שלך - - אמרת שאנחנו רוקדים על הדם. - - לקואליציה, זו הבעיה שלך. תורה של חברת הכנסת אורית פרקש לדבר, בבקשה.

קודם כול, קבלנו רק אתמול בלילה בפעם הראשונה מסמך הכנה מקצועי לחקיקה כל כך סבוכה.

למה זה הועבר רק בשבת בלילה? אי-אפשר היה קודם? את לא רוצה לתת לחברתך לדבר? יש לי יסוד להאמין שזה היה קודם. חברת הכנסת קארין אלהרר. קראתי בעיון רב את המסמך שכתב היועץ המשפטי של הוועדה גור בליי. אני נמצאת בכנסת ובפוליטיקה לא מעט שנים. אני לא מכירה ייעוץ משפטי כל כך מאפשר כמו זה שיש בכנסת, ומעולם לא ראיתי מסמך כזה, שמפרק לחתיכות את התיזה על ציון במשפט תיפדה, ומראה לנו שגם בהשוואה לכל הדמוקרטיות בעולם אין חקיקה כל כך קיצונית שלוקחת מפה ומפה. הרס,

הרס של הייעוץ המשפטי, הרס של בתי המשפט, הרס של כל מערכת שיוצרת פרנקשטיין. המונח שלצערי למדנו והתחלנו להשתמש בו, מוטציה משפטית שאין בינה לבין חיזוק רשויות

אלא כל מה שיש כאן זה השחתה של הדמוקרטיה שלנו. אני רוצה לומר לך, יושב-ראש הוועדה, שמדינת ישראל לא תוכל להכיל גם פיצוץ ביטחוני וגם פיצוץ משפטי,

דמוקרטי. ואני קוראת לך ופונה מפה גם לשר המשפטים, להשהות את הדיונים הקיצוניים והלא מקצועיים האלה. אנחנו כבר רואים את הזליגה של המהלכים האלה גם לאמון העסקי במדינת ישראל. אני עצמי קראתי מכתב של 230 כלכלנים שלדעתי כבר הפך ל-300 ול-400, ועכשיו מתארגנים עוד מגזרים ועוד קהלים - - - - - אמרתי שהם יהיו דקה, ואתם מכריחים אותי, גם את וגם גלעד - - - אני מסיימת. - - שמתריעים על אובדן אמון. כשמדינה מאבדת את הדמוקרטיה שלה, אנשים לא רוצים להשקיע בה כסף, לא רוצים להגיע לשופטים פוליטיים, כי רוצים לשמור על זכות הקניין שלהם. ואני אסיים בציטוט ובפנייה עזה של עו"ד אלן דרשוביץ. אני למדתי בהווארד, אני לא יודעת מי יודע מי זה עו"ד אלן דרשוביץ, ועד כמה הוא מהווה חומת המגן של מדינת ישראל בכל זירה בין-לאומית בעולם. והוא מזהיר את נתניהו ואת הממשלה הזאת ממה שעושים במערכת המשפט ואומר: לו הייתי ישראלי, הייתי יוצא לרחובות. אני אסיים. עוד יהיה לנו זמן לדבר על הפרטים. אני שבה ופונה אליך ואל שר המשפטים: תפסיקו את המהלך הזה. תתחילו מהלך של הסכמה רחבה, ואולי תוכלו בטיפה להקל את הפצעים שיצרתם בחברה הישראלית. תודה רבה. חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה. אם כבר מישהו תהה על חוק היועמ"שים, והועבדה שהיועמ"שים חייבים להיות משרת אמון, אז אני מחזקת את ידיו של יושב-ראש הוועדה וגם את ידיו של השר לוין, כי קיבלתי אתמול הצצה איך יועצת משפטית לממשלה מעזה לפגוע - - - די להסית נגד היועצת המשפטית. מספיק עם זה עכשיו, קארין. חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר.

קיבלתי הצצה למה קורה כשיועצת משפטית לממשלה היא איננה משרת אמון.

היא לא התקבלה לפרקליטות? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.

במקום שבשיחת טלפון - - - טלי, לא

אתה צריך להפסיק לתת להסתה האישית הזאת במקום.

חברת הכנסת פרקש, את דיברת בתורך.

הוא בעד ההסתה. אני לא חושב שיש פה הסתה. שום הסתה אישית.

מיארה לא מתאימה

אני מצטרפת לקריאות חבריי וקוראת לך:

אני לא מבינה מה ריצת האמוק שלך לשינוי כל כך מהפכני, בלי לקבל אותו בהסכמה רחבה, בלי לעשות דיון אמיתי. אתם מביאים כאן פצצות, בלי הבנה אמיתית מה המשמעות של

ליד דגלי אש"ף.

תשבי בשקט. חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תשבי בשקט כבר.

המשפחות הללו יקבלו תקציב מלא מהרשות על הדבר הנעלה שהם עשו מבחינתם. לכן אני אומר: אל מול המעשים החמורים האלה, אנחנו חייבים הרתעה משמעותית. לא מספיק הריסה ואטימה של הבתים.

יש צורך בריסוק של גל הטרור באמצעות אגרוף של

ולכן אני קורא ליושב-ראש, אולי בהסכמה של כל החברים: בואו נקדם כמה שיותר מהר את החוק לגירוש מחבלים בהסכמת כולם.

לכן אני גם חתום על החוק הזה, 106 חברי כנסת חתומים על שלילת אזרחות ממחבלים

את רוצה את פסק הדין? אתה מטעה את הציבור. אני אבקש שישלחו לך את פסק הדין. אתה רוצה לקחת בסוף את זכויות הפרט של אזרחי מדינת ישראל בתואנה שבג"ץ הולך לבטל חוקים. בג"ץ ביטל 22 חוקים.

שבת קשה עברה עלינו,

מאוד קשה לי.

אני הייתי אתמול בהפגנה בחיפה,

ברגע מרגש של ישראלים שמחבקים אחד את השני עם נרות נשמה לזכר הנרצחים. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש. לא ראיתי דגל אש"ף

תעצרו שנייה,

תנסו רגע לייצב את הספינה הזאת למען כל הציבור הישראלי, ואתם לא מוכנים לעשות את זה. אתם לא מוכנים לעשות את זה בגלל האינטרס המאוד מאוד ברור וידוע, שאתם מסתירים אותו מהציבור. אנחנו לא ניתן לכם, ועל זה נצא

אם הוא ירצה, הוא יכול להגיב,

הצעת חוק פרטית מס' 50/24, שהוגשה בכנסת הקודמת.

ופלא,

היה פסקת התגברות שאומרת שבשביל לפסול

היא הייתה עם איזונים ובלמים. אני אגיד לך יותר מזה - - - הצעת החוק שלך היא בלי איזונים ובלמים. זה אתם. - - - לא היו בה

הדבר היחיד שהשתנה, שהעברנו את זה לחוק-יסוד: השפיטה במקום לחוק-יסוד: הכנסת "על אף האמור בכל חוק-יסוד או חוק אחר לא תינתן החלטה המשנה חוק, מבטלת חוק או מגבילה את תוקפו של חוק שהתקבל

זה מהטרומית.

חברת הכנסת אורית פרקש. ככה שמים רעל ושמים אותו באריזה ורודה עם צלופן. אדוני היושב-ראש, תמשיך עם זה. אני קורא מנוסח הצעת החוק

מה זה קשור? כל שאר חברי הכנסת של תקווה חדשה - - - זה לא התקדם. חברת הכנסת קארין אלהרר, את בקריאה. תדייק בעובדות. את כבר

היא חלק מסדרת צעדים קיצוניים שלאט-לאט באים ומחסלים - - - מאחר שהתייחסתי אליך,

אני אתן לך לענות,

אני לא רוצה שזה יהיה כמו שחלק מהאנשים רצו פה, שזה יהיה דיון במעמד צד אחד. בוודאי אתה מוזמן ורשאי להתייחס. אדוני היושב-ראש, מה שעשית הוא

בוועדה הזאת, בוועדה שהזכרת בנושא חוק-יסוד: החקיקה, שפעלה בכנסת הקודמת,

הנימה, ומעולם לא הסכמנו לפסקת התגברות ברוב הזה. הצעת החוק שהזכרת לא הייתה הצעת חוק של תקווה חדשה או מי מחבריה. היא הייתה למיטב זיכרוני של חבר הכנסת - - - מיקי זוהר.

זה מה שעשית עכשיו.

זה לא מה שעשיתי.

זה ממש לא מה שעשיתי, ואני אחדד למקרה שהיה ספק. ממש לא טענתי שאתה חייב לתמוך עכשיו בקריאה השלישית במה שהעברת בקריאה הטרומית.

שקר. מה שאתה עושה זה הונאה. אתה פשוט מאחז את עיני הציבור. מישהו הביא הצעת חוק אחת, מהפכה משפטית בכל החזיתות? כל אחד מהציבור יכול לקרוא את הצעת חוק 50/24 של הכנסת הקודמת. שעוסקת

לא ברוב שמעיד על קונצנזוס,

לכל קואליציה,

הדמוקרטיה הישראלית,

והדיל הוא ברור, ביטול משפט נתניהו תמורת מימוש האידיאולוגיה המשיחית, הקיצונית, הגזענית שלכם,

אני מאלה שחושבים שחייבים-חייבים רפורמה משפטית באיזון שבין שלוש הרשויות.

אני ממש-ממש מאמין שחייבים לעשות את זה,

פעם אחת זה לא יצא לי מהפה.

פעם אחת.

לוקחים פייק ומגלגלים אותו הלאה, וככה אתם חושבים שאפשר גם לנהל מדינה, ואתם לאט-לאט מגלים שבפייקים לא מנהלים מדינה, וברשתות חברתיות לא מנהלים מדינה, כי זה מוביל לאסון, זה מוביל

מיכל,

שאת מכחישה, מתן יושב לידך, ומתן גם הוציא סרטון על 61,

זה שאני עברתי מהצד "הנכון" לצד "הלא נכון" כנראה זו בעיה אחרת - - - - - - - אבל חבר הכנסת רוטמן,

אני זוכרת שאתה רצית להיות במפלגות שהייתי בהן.

אני זוכרת שבאת לדפוק בדלת כדי להיות חבר כנסת במפלגות אחרות. גם את זה

סוף-סוף אחרי כל כך הרבה יש את האנרגיות האלה, ובגלל ששמת הצעה כל כך מרחיקת לכת, בכל כך הרבה נושאים,

וחבל.

הוא בא להרוס. דבר ראשון, ההצעה שלי היא לא מרחיקת לכת.

בתי המשפט לא יוכלו לבטל, לערוך ביקורת שיפוטית. ובנוסף, אם תהיה, הכנסת נשלטת בשיטה שלנו על ידי קואליציה שנשלטת על ידי

ומאוד מאוד הכאיב לליבי שהוא לא שמע את הדברים שאמרתי, אז אני רוצה לחזור עליהם עכשיו, כי זה גם רלוונטי לנושא הנדון

אני רוצה לצטט את הסוף, זה ההידברות. הייעוץ המשפטי הוא חלק מהאופוזיציה?

"לא יעזור להם,

וכל ניסיון למנוע אותה או לפסול אותה,

הוא לא חבר כנסת. גם אתה לא תפריע.

ולכן היכולת שלו להגיב לכם כפי שעשיתם זה לזה,

כן אעמוד בדקה של דברי הפתיחה שלי,

אתה מוכר אותו במקביל לקידום הרפורמה. אתה באמת לא חושב שאין פה בעיה? חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. שאלתי. שמעת אותי? למה אתה - - - שמעת

- - גניבת דעת והונאת דברים.

שקר. אני בחרתי להציג נוסח.

כאשר הצגתי דברי הסבר, להתלונן על שהצגתי דברי הסבר, כשאני לא מציג דברי הסבר, להתלונן שאני

לכן אני אומר, את הצביעות הזאת הציבור רואה וישפוט. והציבור מפגין. ברור, לא יהיו שופטים יותר, אז הוא יצטרך לשפוט. אדוני, אין בזה כדי למצות כמובן את טענותיי ותשובותיי לאמור בחוות-הדעת שלך, אבל אני חושב שזאת הייתה נקודה שחשוב היה לדבר עליה לפני.

והרבה שנים מנסים להסדיר את זה. היו הצעות שונות של מלומדים, היו ניסיונות לגבש חוק-יסוד:

היא הערובה המתאימה להגן על החוקה ועל זכויות אדם מפגיעת

את זה אמרו לפני הרבה מאוד שנים, מדיסון והמילטון בארצות-הברית. לכן במובן

לדעתנו ההצעה הזאת חורגת משמעותית מהמודלים האחרים שהוצעו לאורך השנים, גם על ידי המבקרים של המערכת. היו מלומדים, פרופ' יואב דותן, פרופ' גידי ספיר, עם

אם ייפתח שיח בכל הערת ביניים, אני אקרא לסדר. תודה. אותו דבר לגבי הרוב המיוחס לצורך פסילת חוקים. בהצעה של שקד דובר על זה שזה יהיה בהרכבים של תשעה עם שני שלישים,

בעבר, בהצעות של חוק-יסוד: החקיקה למשל,

ואולי אפילו רוב מיוחס לפסול חוקים בבית משפט, אבל כנגד הדבר הזה העלו את כל חוקי-היסוד לרמה החוקתית, קבעו

אתם

גברתי היושבת-ראש, תני לו לדבר... - - - חרטוט אחד גדול.

ברור מה יהיה.

טלי. חברת הכנסת - - - את עורכת דין ואני עורכת דין. לא יעלה על הדעת שלא יהיה

כדי שאני לא אדבר בעלמא, חייתי כמה שנים בארצות-הברית בתקופה שבוש היה הנשיא. בוש היה הנשיא,

שהמושל היה דמוקרטי,

איזונים.

מי אמר שכאשר - - - הינה, אני נותן לו על השולחן. הוא לא רוצה - - - משכו אותי פה על ברגמן - - - עם פסקת חסינות ופה אחד.

משכו אותי לברגמן. אני

ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים קיים מאז 1953,

מי השופטים שמונו לפי השיטה הישנה? מה זה השיטה הישנה? לפי השיטה הראשונה, נגיד אלה שנתנו פסק דין מפואר כמו קול העם.

ב-1953 שינו את השיטה בגלל הפגמים. חבר הכנסת רוטמן, אתה בעד מצב שבית

עכשיו עלו פה טענות גם מקרב חברי הכנסת של האופוזיציה, וגם אולי מהציבור, וגם כמשתמע אולי קצת גם מהדברים שלך, שמיום שהחוק הזה עובר, תם טקס בג"ץ. לכן אני אומר: ניקח מקרי מבחן, שבהם היו פסקי דין בעיניי מפוארים של בג"ץ - - - זה לא רלוונטי מה שאתה אומר. זה בכלל לא קשור. אני רק אחדד את השאלה. דיבר פה יוראי למשל על אחד מפסקי הדין לגבי זכויות להט"ב במקום עבודה, פסק דין דנילוביץ'. לא נעשה קורס מזורז מה זה דנילוביץ', אבל יוראי יודע,

השאלה אם משהו בנוסח פה שמונח על שולחן הוועדה, האם משהו ממנו היה מונע מבית משפט לתת פסק-דין, או דרוש ממנו אפילו דרישת קוורום, או מציב עליו מגבלה כלשהי לתת פסק דין כמו דנילוביץ' או פסק דין קול העם? ודאי שכן. ביטול עילת הסבירות. - - - מה הקשר סבירות לדנילוביץ'? לך על חוק הפונדקאות. זו לא השאלה בכלל. בעיניי זו שאלה חשובה. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לתקן את עצמי, אני חושב שברגמן היה קשה לתת, כי אתה מבקש שהחוק סותר בבירור הוראה ששוריינה בחוק-יסוד. בעיניי ברגמן סותר בבירור.

כתוב בסעיף 4 - - - גם בעיני השופטים בברגמן. תן לו לענות. כתוב בסעיף 4 "בחירות יחסיות ושוות". שוות זה כולל הכול. זה דרש מהשופט לנדוי לעשות קפיצה מסוימת בשביל להרחיב את הדבר הזה. הוא יכול היה לעשות את זה? בעיניי כן - - - אתה חושב שהנוסח הזה מונע ממנו לעשות את זה? אני לא חושב. זו שאלה. בהחלט זו שאלה לדיון שהעלינו, מה זה סותר בבירור. השופטים שאתה תמנה יגנו על זכויות להט"ב? זו שאלה מה זה סותר בבירור. דיברת על ברגמן, לגבי דנילוביץ' ולגבי קול העם? אתה תמנה שופטים שיגנו על זכויות להט"ב? ברור שלא. לגבי דנילוביץ' ולגבי קול העם? לגבי קול העם זה לא היה מונע. לגבי דנילוביץ', אני לא זוכר את הפרטים המדויקים, לדעתי זה גם היה מינהלי ולא מכוח סבירות,

זה היה מכוח השוויון. 15 מ-15 זה היה מונע. זה לא דורש 15. זה פסק-דין רגיל, לא פוסל חוק. - - - - - - דנילוביץ' על חקיקה. דנילוביץ' זה לא ביקורת שיפוטית על חקיקה. אדוני היושב-ראש, השאלה לפי ההצעה איזה שופטים הקואליציה תרצה למנות. אם לפי זה הקואליציה תרצה למנות שופטים שזכויות להט"בים - - - השר לוין אמר במליאה - - - גלעד, תמתין לתורך בבקשה. אתה מנהל פה שיח. אתה כל הזמן מעיר. אומנם יושב-ראש, אבל אנחנו לא יכולים להעיר.

נכון. אני יושב-ראש ואתם לא.

בסדר גמור. מה אתה אומר? לא באנו להצגה שלך. במשך שעה, מתחילת הדיון, אפילו קצת יותר משעה, כמעט רק האופוזיציה דיברה. ממש לא. אתה נתת נאום על כל אמירה שלנו. גלעד, אני קורא אותך לסדר. בסדר גמור. די עם הקריאות לסדר האלה. שיקרא לסדר, הכול בסדר. קח את חוק הפונדקאות.

והוא בחיים לא יעבור מחדש את ה-15 מתוך 15 כשאתה ממנה את השופטים. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קודם כול, אני שמח שעל דנילוביץ' הסכמנו. לא הסכמנו. לא הסכמנו. אתה כנראה לא שמעת מה אמר השר לוין במליאה. חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. בסדר גמור. מאחר שלא הסכמנו, אני מציע שנחזיר את המיקרופון ליועץ המשפטי לוועדה.

אני אנסה לחזור לדיון. אלה נושאים מאוד מעניינים. אני והיושב-ראש דנו בהם, ואני חושב שאנחנו יכולים לדון על זה שבועות וחודשים, וגם בוועדה. אני בעד. שבועות ארוכים, חודשים ארוכים. לפחות הפסאדה כאילו אתה רוצה דיון במטרה להגיע לתוצאה ירדה. אלה נושאים מספיק חשובים. לאן אצה לך הדרך? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר. לטובת הציבור. קארין, רוצים לסיים את זה.

חברת הכנסת קארין אלהרר, תודה. אולי ספר השלישי בדרך. אין בעיה אתית עם הדבר הזה? חברת הכנסת קארין אלהרר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. קארין, נראה לי שאת שוברת שיא השבוע. אני לא מבינה - - - אפשר לתת ליועץ המשפטי לדבר בבקשה? בוודאי. תודה. הנקודה למעשה האחרונה שאנחנו רוצים להעלות לפני שנעבור לנושא של הוועדה לבחירת שופטים היא השאלה של התחולה של התיקון הזה. הניסיון מלמד שבמקרים בעבר, שבהם העבירו תיקונים משטריים, שמשנים בצורה משמעותית את היחסים בין רשויות השלטון, למשל במעבר לבחירה ישירה או ביטול הבחירה הישירה, או דברים אחרים שמחזקים ביחסים בין קואליציה לאופוזיציה, כמו המעבר מאי-אמון רגיל לאי-אמון קונסטרוקטיבי, כשברור שהוא טוב לקואליציה נתונה הדברים האלה נעשו עם החלה עתידית, מהכנסת הבאה. זאת כדי להבטיח - - - גם בוועדה למינוי דיינים בקדנציה הקודמת זה נעשה לקדנציה הבאה? שחיזק את כוח הממשלה. ממשלה חלופית, פריטטית, זה היה בממשלה שלאחר מכן?

הייעוץ המשפטי דרש שהמינוי של נציגי הציבור לא ייכנס מיד לפועל, וניתנה הוראת שעה, בדיוק כדי - - - לקצר את זה לכמה זמן? לכמה זמן קיצרתם להם את הכהונה? אתה טועה. על פי דרישת הייעוץ המשפטי, הדברים לא נעשו לאלתר. לכמה זמן קיצרתם? חיכיתם לבחירות חדשות? - - - ועדת החוקה לא הסכימה לקבל את הנוסח של הממשלה ושל ההסכמים הקואליציוניים. תספר מה קרה פה בחוק הדיינים. - - - גלעד, הוועדה לבחירת דיינים נכנסה לתוקף בתחולה מושהית.

בתחולה מושהית. לקדנציה הבאה? גם בתחולה מושהית וגם הנוסח שונה - - - לקדנציה הבאה? גם הנוסח שונה על פי דרישת הייעוץ המשפטי. הוא לא יענה לך, אדוני היושב-ראש. תענה במקומו. הוא לא מסוגל להתמודד עם האמת והעובדות חס וחלילה.

הוא היה שר באותה עת - - - - - - כמה זמן לקח? תיכף אני אשאל גם על הליכי החקיקה, אבל זה דיון אחר. האם כאשר נתן כוח עודף לממשלה, הוסיפו עוד נציג לממשלה, לקחו את נציגת הציבור הקיימת שמונתה על ידי ממשלה קודמת והעיפו אותה - - - נציג לממשלה חוץ ממה שהעיפו. האם הדבר הזה קרה ואמרו שזה יחול רק מהכנסת הבאה? האם זה מה שקרה בהצעה? זו שאלה אליכם, לפוליטיקאים.

וזו דווקא שאלה לייעוץ המשפטי. האם זו הייתה המלצתכם או דרישתכם שהשינוי של הרכב הוועדה לבחירת דיינים יהיה רק מהכנסת הבאה? תוספת אלקין. שני דברים. אני לא זוכר את הפרטים של חוק הדיינים בדיוק. אני כן זוכר - - - אני זוכר שלא הייתה

זה שונה מהותית בעקבות הערות הייעוץ המשפטי, בניגוד להסכמים הקואליציוניים ולהצעה של הממשלה. אני סירבתי כיושב-ראש ועדה להעביר את הנוסח של הממשלה. גם אני מסרב להעביר את הנוסח של הממשלה. הלכת לנוסח יותר גרוע. - - - כשזה עבר במליאה אלקין הוסיף שר. יכול להיות שאיזה ועדה התנגדה. במליאה זה עבר. לא ביקרתי את ועדת החוקה בקדנציה הקודמת.

הוסף שר מידית. אני אגיד בצורה ברורה, שינו את הרכב הוועדה לבחירת דיינים בתחולה מידית. כדי להוסיף קצת חטא על פשע, התזכיר שעליו כאן מלינים - - - - - - חבר הכנסת קריב, אל תקטע אותי בבקשה. התזכיר שעליו כל כך מלינים על הליכי חקיקה תקינים הופץ לעיון הציבור בממשלה ל-72 שעות, כולל שישי-שבת, ומיד לאחר מכן זה הופץ ביום חמישי, ביום שני זה כבר עלה למליאה לקריאה הראשונה. אני חושב שאם יושבים כאן אנשים שרוצים - - - מתקנים עוול בעוול?

אנחנו עושים הרבה-הרבה יותר מזה. לא היה שם עוול בעוול.

אתה מעלה את זה מחר להצבעה בקריאה ראשונה?

תעלו. למנוע את הרוב האוטומטי שהיה תמיד. אתה אומר את מה שיאיר לפיד אמר בזמנו. כסף קואליציוני שהולך למטרות טובות זה בסדר. שמחה, אתה טועה. זו הטענה שלך. אתה פשוט מטעה את הציבור במספרים.

אדוני, הוספנו איזונים. הוספנו מערכת של איזונים למערכת הזאת. גם אני מוסיף איזונים. היום כוחה של הרשות השופטת איננו מאוזן. איזה איזונים? תגיש לנו אותם. אתה משתמש בכוח, היושב-ראש, כדי לזרוק עובדות ולא לאפשר להגיב להן. איזה איזונים יש? אפשר לעבור עובדה-עובדה בתנאי שתענה כן ולא. אין בעיה. אנחנו נשמח.

כשאתה תעמיד אותי לדין, אולי זה עוד יקרה עם הממשלה הזאת, אני אענה לך בכן או לא. אתה מעלה עובדות - - - אתה מעלה כל מיני דברים לא רלוונטיים. אתה מעלה עובדות לא נכונות, שמדברות על עבודת הוועדה הקודמת, ולא מאפשר לענות. וגם לא אפשרת לענות על הדברים שנאמרו על מפלגת

אני אאפשר לך לענות אם לא תשתלט - - - ואתה עכשיו גם לא מאפשר לענות על דברים שנטענים על הוועדה הקודמת. גלעד, אני אאפשר לך לענות, אם לא - - - ראינו, כמו

אם לא תיקח את כל זמן דיון הוועדה. אני לוקח את זמן דיון הוועדה?

באמת אין גבול לחוצפה.

אני מציע לך לאמץ את זה, מחר להעלות את זה בקריאה - - - תעלו. נו תעלו, חכמים גדולים. תעלו גיבורים. חבר הכנסת גלעד קריב, נראה לי שאתה בקריאה שנייה. אתה יכול להוציא אותי אם אתה רוצה. בחירה שלך. אני מאוד לא רוצה. אתה רוצה שיהיה פה דיון שבו רק אתה נואם ואף אחד לא מעמת אותך עם העובדות. אני לא מפחד שתוציא אותי. הוא ניסה לעמת אותך עם העובדות. אתה פשוט מתחמק. אתה רוצה להוציא אותי, תוציא אותי. חבר הכנסת קריב, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.

חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר. גלעד, בבקשה תצא. בסדר.

אני מציע שתעבור מאחר שהנושא הזה של התחולה המידית מוחל בדרך כלל על דיני בחירות,

אני מציע שנמשיך אולי לדון על זה כשנרד לפרטים אני מציע שתעבור לנושא של הוועדה לבחירת שופטים.

אני רק רוצה לסכם את הדברים הכלליים, ואז אני אכנס לדברים הספציפיים. בשורה התחתונה, כמו שכתבנו גם במסמך, אנחנו מציעים לוועדה, ואני מבין שזו כוונתה, לשקול את הנושאים לעומק, לתת את דעתה לכל אחד מהמרכיבים שעולים פה. הנושאים שהעליתי זה שאלות כלליות לגבי הדבר הזה, כשבסופו של דבר אני חושב שהוועדה - - - לא התייחסת לממשלה הפריטטית, למה לא עשו את זה בממשלה שלאחר מכן, וזה שינוי מאוד משמעותי. משה, עזוב.

אני אתייחס לזה.

אמרנו שנדבר על הנושא הזה בהמשך.

חברת הכנסת קארין אלהרר.

את רואה שאני משתיק אותו, למה את פותחת דיון? בסופו של דבר אני חושב שהוועדה צריכה לדון בכל מרכיב ומרכיב בניסיון להגיע להסדר מאוזן יותר, שמתמודד עם הקשיים השונים שהועלו ביחס למצב הקיים, בניסיון לשמור על עקרונות של הפרדת רשויות והגנה על זכויות אדם, אבל כל הזמן בהסתכלות על המכלול. יש פה הרבה מאוד תיקונים, כל אחד מושך לאותו כיוון בסופו של דבר, וצריך להסתכל על כולם ככלים שלובים. במסמך שלנו נתנו מפת דרכים. נגענו בשורה של סוגיות שעולות בכל אחד מהנושאים, וכמובן זה רק טעימה.

כדרכם של המשפטנים, נוסיף ונרחיב על כל אחד מהם בהמשך. והנושא הראשון זו הוועדה לבחירת שופטים, שעליו אני אוסיף כמה מילים יותר ספציפיות, כי זה הנושא שאני מבין שהוא על השולחן הזה. אני עובר לנושא הזה. ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים הוא הסדר מאוד ותיק. הרכב הוועדה ואופן מינוי השופטים לא השתנה כמעט מאז שנת 1953, חוגגים 70 שנה עכשיו. במסגרת טיוטת הצעת חוק-יסוד: השפיטה, שהוגשה על ידי יושב-ראש הוועדה, מוצע לערוך שינויים משמעותיים בהרכב הוועדה הבוחרת את השופטים לכל הערכאות, זה אומר גם לעליון, גם למחוזי, גם לשלום, בתי דין לעבודה. התוצאה של השינויים המוצעים הוא לתת רוב מובנה בוועדה לגורמים הפוליטיים שנמנים עם סיעות הקואליציה,

יהיה להם לפי ההצעה חמישה מתוך תשעה חברים. חשוב לי לחדד, בניגוד למה שלפעמים אני שומע שאומרים, זה לא שהיום אין השפעה לנבחרי הציבור על המינויים. אני שומע את האמירה הזאת: שופטים בוחרים שופטים, אין נבחרי ציבור. היום ארבעה מתוך התשעה בוועדה לבחירת שופטים הם נבחרי ציבור, מתוך הארבעה האלה שלושה זה קואליציה, לפעמים גם ארבעה, אבל לפחות שלושה הם מהקואליציה, ובעקבות תיקון סער מ-2008, בגלל שמינוי לעליון מחייב רוב של שבעה, זה אומר שלשלושת הנציגים מטעם הקואליציה יש בלוק חוסם. זאת אומרת, באופן עקרוני, אם המינוי שעולה לוועדה לבחירת שופטים הוא לא לרוחם של הנציגים מטעם הקואליציה, הם יכולים לחסום אותו. שוב אני אומר, הוועדה יכולה לחשוב שזה טוב, היא יכולה לחשוב שזה לא טוב, אבל זה המצב. קודם כול שנדע מה המצב. המצב הוא שיש נבחרי ציבור, יש ארבעה ותשעה, כלומר 44% הם נבחרי ציבור, ויש לנבחרי הציבור מקואליציה כבר היום רוב חוסם למינוי לעליון בוועדה לבחירת שופטים. חוסם זה לא בוחר. הם יכולים גם להיות - - - זה וטו. יש גם וטו. קודם כול, הם ודאי יכולים להיות חלק מרוב שבוחר, אבל הם גם יכולים לחסום. זה סוג של איזון. ויש שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שזה לא קיים בשום מדינה בעולם. שמענו את כל המשפטנים בעניין הזה. והם קבוע הולכים עם העליון. זה נכון רק לערכאה העליונה, לא לערכאות אחרות.

שמור לי ואשמור לך היה שם. עם פוליטיקאים אין? היושב-ראש, למה אתה לא נותן לו לדבר?

אתה לא נקי מאינטרסים, כי אתה תומך טרור. אתה תומך טרור. מי שמשווה אותי לגרמניה, אין לו שום ניקיון כפיים, והוא מונע מסופר אינטרסים. איזה טיעון?

איך יכול להיות שהנשיא ולשכת עורכי הדין לא יהיו - - - כסיף, אני לא יודע אם חזק,

שמענו אותך פשוט בשבוע שעבר. חבר הכנסת סעדה. מדויק לגמרי, בהחלט. אתה מונע מאינטרס תמיכה בטרור. חבר הכנסת כסיף. - - - חברי כנסת קוראים לי פה "תומך טרור", אתה לא משתיק אותם. אתה תומך טרור, מה לעשות.

אתמול עמדת בתל אביב עם דגל של ארגון טרור. תתבייש. תתבייש שיש יצורים כמוך. תתבייש. בלי לעסוק בכלל בתוכן הדברים, אתם מתפרצים לדברי היועץ המשפטי. אני מבקש: תתנו לו לדבר. אני מבין שזה נושא מאוד טעון, אבל בכל זאת אני אנסה להשלים את הדברים. מה שמוצע עכשיו בעניין הזה זה שינוי מאוד גדול בתפיסה, בתפיסה של השיפוט בישראל. זה לכאורה רק הגדלה מסוימת של הייצוג של הקואליציה, אבל ההגדלה הזאת, שמאפשרת רוב קואליציוני בוועדה לבחירת שופטים, המשמעות שלה מאוד גדולה. כל המודל של הוועדה לבחירת שופטים לפני 70 שנה הוצב כדי שהשופטים יהיו בלתי תלויים, מקצועיים ולא ייבחרו על בסיס פוליטי. יש מרכיב פוליטי בוועדה, כמו שאמרתי כרגע, אבל כל האתוס הבסיסי הוא אתוס של מקצועיות ואי-תלות. זה נעשה כנגד המצב שהזכיר היושב-ראש קודם, בין 1948 ל-1953 באמת זה היה על בסיס פוליטי, זה ההמשך של המנדט, ואז כשבאו להציג את זה בכנסת, במפורש אומר במליאה, בקריאה השנייה והשלישית, חבר הכנסת דאז שמשון שפירא, שהיה גם שר משפטים ויועץ משפטי לממשלה: "הממשלה הסתלקה מרצונה הטוב מהסמכות שיש לה היום, והעבירה זאת למעשה לוועדה, שהרוב בה אינו לא של הממשלה ולא של תומכי הממשלה". זה היה הרציונל,

שהיה לה אז את הכוח ב-1953, באה לוועדה ואמרה: קחו. הכוח הזה יהיה לא שלנו, כי אנחנו רוצים לחזק את האי-תלות ואת העצמאות של הקונספט הזה. מאז, 70 שנה, זה המצב. לאורך השנים הועלו טענות שונות נגד הוועדה, וגם נגד הכוח של השופטים בוועדה, וגם נגד ההרכב הדמוגרפי של השופטים. בהחלט הועלו טענות. לא התמודדתם עם זה בחוות-דעת בכלל. לא התייחסתם לזה בכלל. הזכרתי את הביקורת. לא היו נתונים סטטיסטיים. מה היה, חשוב לדעת. אם זה עובד טוב, לא צריך לשנות. אני באמת חושב, כמה חרדים, כמה מזרחים, המספרים מאוד קטנים, גם קל לספור את זה. זו אולי נקודה טובה. אנחנו התמקדנו בשאלה העקרונית-המשטרית, לכן גם המשפט ההשוואתי של היחס בין נבחרי הציבור לבין הגורמים המקצועיים. וכמה חברים של שופטי העליון התמנו ובני משפחה התמנו, מאוד חשוב לקבל את זה בחוות-הדעת. כמה לא נבחרו, ואז כועסים שלא נבחרו... הערת השוליים - - - הוא בעל של הבת, של הבן, של מי התמנה,

טלי, לא התקבלת לשיפוט - - - נפוטיזם מפה ועד מחר. אולי נפרק את המערכת כי לא התקבלת? די.

טלי, לך יש חשבון פתוח אישי איתם.

לי אין מזג. הם צדקו. חד וחלק.

אולי יש לך ניגוד עניינים - - - אין לי בכלל ניגוד עניינים. להפך, הם צדקו. להפך, הם צדקו. לפני 11 שנה השופט עמית חשב שאני לא מתאימה,

חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר. הוא אמר שאני אדע - - - מקצועית, אבל לא עם מזג,

לעשות. חברת הכנסת טלי גוטליב, את בקריאה שנייה. אני מסבירה להם שאני לא בניגוד עניינים. את לא צריכה להסביר להם. חשוב להסביר. - - - אף אחד לא שומע את ההסבר. - - - בניגוד עניינים, אני צריכה להסביר.

- - - בא מהראש ולא מהלב. חברת הכנסת דבי ביטון, תודה רבה. תמיד, הכול מהראש. חברת הכנסת טלי גוטליב, את בקריאה שנייה עכשיו. אני מבקש שתפסיקי. זה נראה לאדוני נורמלי שאני בקריאה שנייה עכשיו אחרי

השרה לשעבר. זה בסדר, חברת כנסת. אני מקשיבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, טלי כבר יצאה פעם אחת.

לא. הוא שוויוני כלפי כולנו. אני משתדל למרות הניסיונות

אנחנו נבקש או אתם תבקשו?

מעולה.

זה פחות בפן המשפטי ויותר בפן העובדתי החברתי. מה הייתה השאלה שלו? (היו"ר משה סעדה, 11:38) לגבי ההרכב הדמוגרפי. כמו שאמרתי לאורך השנים הועלו טענות שונות

"הערכאות הרגילות", נקרא לזה, כמו מה שאצלנו זה השלום ומחוזי, נבחרות במסלול מקצועי. זה כמו עובד שירות מדינה,

בשעה 12:00 אמורה להתחיל הלוויה ראשונה ואחר כך ב-13:00. אנחנו נסיים את הדיונים להיום בשעה 12:00, כולל ההנמקות שהיו קבועות בלו"ז בעניין החוק של מרכז לגביית קנסות, כדי לאפשר לחברי הכנסת ללכת ללוויות. אני מתאר לעצמי שיהיו עוד לוויות בהמשך היום. לא הבנתי מראש למה קיימתם את הישיבה. אתם כאלה עלובים, באמת. לפחות בהפגנה עמדו דקה דומיה, הדליקו נרות ולא התעסקו בשטויות.

מגיעים להסכמות - - - אתה בא אליה בטענות? מגיעים להסכמות. למה לפתוח דיון? אני לא מצליח להבין. אדוני, בשביל שעתיים זה היה כזה קריטי? יש גם קצת היגיון. היה דיון מהשעה 09:30, יהיה דיון עד השעה 12:00. איזה דיון?

השמיע היועץ המשפטי את דבריו, ועוד שנייה הוא גם ימשיך ויסיים, ואם יהיה צורך, הוא ימשיך גם מחר. אנחנו יוצאים להפסקה, כדי שאנשים יוכלו להשתתף בלוויות. ברוך השם יש הסכמה, קואליציה-אופוזיציה, אני לא מבין למה צריך להתווכח ולנהל דיון. אנחנו נשוב ונתכנס מחר כמתוכנן ללו"ז. ב-09:00 נתחיל את הדיון במרכז לגביית קנסות, ב-09:30 יתחדשו הדיונים של ציון במשפט תיפדה. נסיים את הדיון בשעה 12:00, ונגיע להסכמות על דברים אחרים, ונקווה שלעולם לא נצטרך להגיע להסכמות לטובת יציאה ללוויות. אני אחדד למה שאלתי. מאחר שבניגוד למדינות שאתה מציג, לפחות חלקן, אצלנו יש משטר קואליציוני, ומשטר קואליציוני פירושו, אפילו בתוך אותה קואליציה, והקואליציה הקודמת יכולה להיות דוגמה, וגם הקואליציה הנוכחית יכולה להיות דוגמה - - - הקואליציה הזאת הכי הומוגנית שהייתה, כולם קיצונים. הומוגנית בקיצוניות, קארין. קיצונים בשמירה על מדינת ישראל והעם היהודי. אנחנו קיצונים בזה.

לא בדרך הזאת. תודה רבה. - - - כסיף, כסיף, אתה מחזיק דגלים. ראינו אותך אתמול עם דגל אש"ף בהפגנה. - - - ראינו אותך אתמול עם דגל אש"ף, תומך טרור. הסרטון שלך אצלנו ביד. - - - דגל אש"ף. תומך טרור. אתמול היית עם דגל אש"ף.

חבר הכנסת סעדה, אני קורא אותך לסדר. ביום של רצח יהודים, אתה מניף בגאווה את הדגל הזה? תומך טרור. דגל אש"ף.

חברת הכנסת טלי גוטליב, אני קורא אותך לסדר. תצאי בבקשה. חבר הכנסת משה סעדה, לא שמת לב כי צעקת,

אותך לסדר.

אני אומר גם לך וגם למשה, אתם מגיבים לכל פרובוקציה - - - לא. יש פה תומך טרור שאתמול הניף דגל אש"ף בהפגנה.

חברת הכנסת טלי גוטליב, תצאי בבקשה. זה דגל של העם הפלסטיני ולא של - - - - - - שחרור פלסטין.

חברת הכנסת טלי גוטליב, בבקשה תצאי. בחסות בג"ץ. כסיף, יכולת לוותר על זה - - תומך טרור. (חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת מחדר הוועדה) חברת הכנסת דבי ביטון, אני קורא אותך לסדר.

על מה?

הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית בארצות-הברית. לכן לבוא ולהגיד שהקואליציה היא גוש אחד, שאין בתוכה שינויים וחילוקי דעות, זו אמירה שיש לי השגה מקצועית לגביה, אבל דסקריפטיבית זה פשוט לא נכון. איפה ראית חילוקי דעות בקואליציה הזאת, חבר כנסת אחד שיגיד משהו

להפך. יש רק התעלמות אחת - - - גור, אני טועה? אני מבקשת שתסביר את השיטה הקנדית במלואה. אתה עושה פה סלט, היושב-ראש. הוא יגיע אליה. לא שיגיע אליה, שיענה לך עכשיו. הוא יענה.

אני רוצה תשובה, כי אני רוצה להבין. שם ראש הממשלה ממנה. - - - יש שם פסקת התגברות ברוב רגיל. חבר הכנסת רוטמן, יש רק בעיה - - - שמוחרגת משלל נושאים. יש שם פסקת התגברות ברוב רגיל, וראש הממשלה ממנה את השופטים. אתה לא יכול לבחור רק את העובדות שנוחות לך.

חבר הכנסת רטמן, יש רק דבר אחד - - - הוא רוצה לענות, כי ביקשה ממנו אורית שיענה, ועכשיו אתה לא רוצה שהוא יענה?

יש לו תשע דקות עד שאנחנו מתפזרים. תן לו בבקשה. בבקשה. אני אענה גם ליושב-ראש וגם לחבר הכנסת קריב. זה בדיוק הדבר שהיה הבא בתור. אמרתי שיש שיטות איזון באמצעות רוב מיוחס ובאמצעות בחירה בין רשויות שונות ובאמצעות זה ששתי רשויות מאשרות. שיטה נוספת, שהיא באמת נפוצה בהרבה מדינות בעולם, זה נבחרי ציבור שהם בוחרים, נגיד שר המשפטים או ראש הממשלה או הממשלה, והם מתייעצים עם ועדה מקצועית, שבדרך כלל מורכבת משופטים ועורכי דין. יש מדינות, כמו בריטניה, שבה הוועדה הזאת מחייבת. זו אולי השיטה הכי דומה לשיטה שלנו. ויש מדינות שזאת המלצה לא מחייבת, כמו למשל בקנדה. יש מדינות שהתרבות הפוליטית שם, שגם אם זה לא מחייב, בכל זאת הולכים לפי זה, כמו למשל בדנמרק או בהולנד, ויש מדינות כמו בקנדה, שזה באמת רק מ-2016, ובאמת רק בנוהל פנים ממשלתי, אבל למיטב הבנתי לפחות,

כל ההמלצות של אותה ועדה התקבלו. מי מינה את הוועדה? סליחה רגע. חייבים להוסיף שבקנדה יש כמה נקודות שאי-אפשר לגעת בהן. מי מינה את הוועדה?

הוא מגיע לזה. יש החוק הפדרלי, יש - - - רוטמן, תן לו. אני מנסה להבין לפני שעוברים לדבר על פסקת ההתגברות הקנדית, שאני אשמח להרחיב עליה את הדיבור, ואפילו יובאה לפה, אני מנסה להבין את שיטת מינוי השופטים שעליה אנחנו ממוקדים עכשיו. לפני שתגררו אותו לנושאים אחרים - - - שמחה, פטיש היושב-ראש לא מאפשר שרק אתה תשאל אותו שאלות ויינתנו תשובות. אם יש עכשיו אפשרות לשאול שאלות, אז תנו לנו. אנחנו עוסקים במסמך הכנה מס' 2, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אני מבקש שהוא יתייחס לזה, ואתם מנסים לגרור אותו לנושאים אחרים. אני לא מבין את העניין. מה שהיועץ המשפטי הציג עד עכשיו, אם אינני טועה - - - תן לו לדבר.

הוא הציג את חוות-הדעת הכללית שלו.

לא.

תן לו לדבר, אני מבין שאתה לא רוצה לשמוע. תן לו גם אתה לדבר. רוטמן, בבקשה, אנחנו רוצים להקשיב.

הוועדה הזאת מונה שמונה חברים, ורוב החברים ממונים לא על ידי הרשות המבצעת. שלושה ממונים על ידי הרשות המבצעת וחמישה ממונים על ידי גורמים: לשכת עורכי הדין, לשכת עורכי הדין של האוכלוסייה native Canadian. יש בוועדה הזאת רוב לגורמים שלא ממונים על ידי הרשות המבצעת. מי בוחר אותם? אני יכול להוציא את הרשימה. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. סליחה, אדוני כבוד היושב-ראש, אבל גם לנו יש שאלות בהמשך למה שאתה אומר. יהיה לך יום שלם להציג שאלות ולדבר, אבל עכשיו - - - זה קשור למה שאתה מעלה. לא - - - אז תן לו להציג. אנחנו עוסקים בוועדה לבחירת שופטים. אז תן לו להציג. על כל משפט - - - אני מנסה, אבל כסיף מנסה להפריע לו. אני מנסה להשלים את השאלה שלך. אני מנסה שהוא ישלים את התשובה, כי הוא עדיין לא השלים. אתה מפריע לו. כמו שאמרתי, נבחרים מתוכה שמונה בסך הכול, שלושה על ידי הממשלה וחמישה על ידי גורמים חיצוניים. אין לי כרגע את הגורמים, אבל אני יכול להביא בפעם הבאה.

אבל זה גורמים שהם לא גורמי ממשלה. זה אני יכול להגיד. אני אבדוק בדיוק אם זו לשכת עורכי דין כזאת, לשכת עורכי דין אחרת. זה גוף ממליץ שהוחלט על ידי הממשלה בנוהל פנימי, שהממשלה ממנה שלושה חברים לגוף הממליץ שלה, שאין להמלצות שלו תוקף מחייב? אני רק מנסה להבין. אין לו תוקף מחייב, ובכל זאת למיטב הבנתי כל ההמלצות שלו כובדו. יש נוהג חוקתי, מה לעשות. אין שום נוהג חוקתי. מ-2016? אם כל ההמלצות מכובדות, כנראה - - - מ-2016 לוועדה שהוא הקים - - - כנראה משתרש שם נוהל ונוהג. משתרש נוהל? קנדה קיימת, כמה שנים, חבר הכנסת קריב? חבר הכנסת רוטמן, הבעיה היחידה, והייעוץ המשפטי עמד על זה, הוא לא שאתם טוענים שהמנגנון הזה מתאים, אלא אתם רוצים לפרום את כל מנגנוני האיזון. אם הייתם באים עם הצעה - - - תודה, חבר הכנסת קריב. זה הצהרת פתיחה? אנחנו בהצהרת סגירה. אתה יכול להמשיך בהצהרת סגירה?

בסופו של דבר בחלק מהמדינות האלה יש את הוועדה שהיא לא מחייבת. בבריטניה היא מחייבת, במדינות אחרות היא לא מחייבת. בחלקן יש תרבות פוליטית שמה שהיא ממליצה כך עושים, בחלקן לא ידוע אם כן או לא. אין לנו מספיק נתונים. בסופו של דבר יש מגוון של שיטות, אבל אני חושב שאם מסתכלים על השורה התחתונה ומנסים לראות מבעד לכל העצים את היער השורה התחתונה היא משולבת. קודם כול,

יש מעורבות של נבחרי ציבור בבחירה של שופטים לערכאה העליונה שוב, לא לערכאות הנמוכות יותר בדרך כלל, שזה כלול פה בהצעה, כשההצעה היא על כל הערכאות רק על העליונה, החוקתית - - אפילו להעתיק לא יודעים. - - וגם אז יש שיטות שונות ליצירת איזון. וזו גם ההמלצה של ה-OECD שדיבר על זה שינסו ליצור איזון ושלא יהיה capture על ידי קבוצה אחת. אם אנחנו מסתכלים באופן ספציפי, ואני לא יודע אם אני אספיק עד 12:00, למרות שאין לי הרבה, אבל תלוי כמה אני אוכל לדבר ברצף אם מסתכלים על ההצעה שנמצאת לפנינו, רואים שהיא מדברת על מתן שליטה מובנית, אוטומטית, לגורמים שמזוהים עם הקואליציה. זו גישה שהמנצח זוכה בכל הקופה. היא לא תואמת את מה שאנחנו מבינים - - - אני יכול להעיר הערה, היושב-ראש? אני רוצה בדקה לומר למה זה קפיצה משני נציגים של הממשלה לתשעה מתוך תשעה. במצב הקיים הכנסת בוחרת בהצבעה חשאית את נציגיה, אגב, זה לא רק תיאוריה, ולהחליט אחרת ממה שרוצה ראש הממשלה, אבל כשאתה קובע ראשי ועדות, דבר הנקבע בהסכם קואליציוני, למעשה יש פה קביעה שמית מראש. על פי ההסכם הקואליציוני ראש הממשלה לא קובע רק שלושה שרים, אלא גם את שלושה חברי הכנסת. גם השופטים פה, שניים קובע שר המשפטים והשלישי, מכוח הרוב שיש על הסיניוריטי - - - גדעון, זה דיון מצוין,

אני רק אומר שזה מעבר משניים לכל הנציגים בוועדה לבחירת שופטים על ידי הממשלה. זה דיון מצוין ופה נקיים אותו. אני רק אומר לך שהיו דוגמאות לא מעטות בהיסטוריה, למעשה עד שנות ה-90 זה היה הסטנדרט, ששני נציגים מהכנסת היו מהקואליציה, ואז למעשה הייתה לך שליטה מלאה בנציגי הכנסת ושליטה מלאה בנציגי הממשלה. זה היה ארבעה מתוך תשעה. נכון. מה לעשות, אתם תמיד רוצים להעלים את התמונה הכללית. - - - כשאתה מגדיר יושב-ראש ועדה - - - לעומת זאת ההצעה הזאת נותנת לראשונה בחוק ובחוק-היסוד נציגות לאופוזיציה. שהקואליציה יכולה לשלוט מי זה, כי יש רוב לקואליציה בוועדה לביקורת המדינה. - - - יש לנו עוד דקה ליועץ המשפטי. גור, אולי תסיים לגבי קנדה, האם הם יכולים לעסוק בזכויות יסוד? זו המהות. לא השלושה או החמישה. חברת הכנסת, תודה. היועץ המשפטי ימשיך את דבריו מחר בכל הנוגע לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. אנחנו בעוד מספר שניות נסיים את דיוני הוועדה להיום, כדי לאפשר לחברי הכנסת והאורחים שמעוניינים בכך להשתתף בלוויות של הנרצחים. נמשיך את הדיון מחר. אני מקווה ש"בילע המוות לנצח, ומחה ה' אלוהים דמעה מעל כל-פנים". אמן. ובעזרת השם נתכנס בנסיבות יותר שמחות בעתיד. ישיבה זו נועלה. הישיבה ננעלה